התרבות והספורט של הכנסת, בדיון מאוד-מאוד חשוב שלי, ברמה האישית, היה חשוב לקבוע אותו. תראו, הדיון היום יהיה בנושא לימוד מורשת הר הבית במערכת החינוך. הר הבית הוא אחד

ישנם מקומות קדושים נוספים אולם אין עוררין על היות הר הבית תכלית כמיהת הדורות לשיבת ציון. במהלך ההיסטוריה הציונית, המודרנית, הר הבית היה בעל תפקיד מוסרי-לאומי חשוב. בספר מדינת היהודים הר הבית הוא נקודת הפתיחה לחזון של שלום, אחווה וחירות לכל עמי המזרח התיכון ובכללם היהודים. לאור הנתונים הנ"ל, מן הראוי שמערכת החינוך הישראלית תעסוק באופן נרחב ותטפח את המורשת הנוגעת להר הבית מתוך הבנת חשיבותו ההיסטורית, הדתית והלאומית של ההר. מערכת החינוך היום אינה מזכירה את עצם קיומו של הר הבית כאתר לאומי- יהודי ודתי. חשוב להזכיר שהר הבית הוא אחד המקומות הקדושים ביותר לעם היהודי מבחינה תרבותית, מבחינה דתית, מבחינה לאומית, ממש כל המכלול המסורתי. יש יסוד להניח שהסיכוי של תלמיד ישראלי לבקר בהר הרצל, בנמל תל-אביב או מגדל אייפל גבוה עשרות מונים מאשר הסיכוי שיבקר בהר הבית. ושהתלמיד הישראלי הממוצע ידע בעל-פה את מפת הקרב של מלחמת העולם הראשונה והשנייה אולם ידע בסיסי על ההיסטוריה של הר הבית יהיה חסר לו. אין מדובר בעניין פוליטי או מפלגתי. כל אחד צריך לתמוך בעצם העיסוק והדיון בנושא כה משמעותי בהיסטוריה היהודית והאוניברסלית, בסיפור הישראלי העכשווי. לא יתכן כי מקום בעל חשיבות עמוקה לכל הדתות הגדולות, למיליארדי בני אדם, יסבול מבורות מצד תלמידי ישראל, ועל כך הדיון היום. אני רוצה קודם כל לפתוח עם נציגי משרד החינוך בזום. מי ידבר ממשרד החינוך? מי רוצה להציג בפנינו את התכנית? אולי הילה תגיד לנו מי רוצה להציג את תכנית מערכת החינוך בעניין הר הבית ולימודי המורשת? טלי יניב. צהרים טובים טלי. על החשיבות של הר הבית אין עוררין. אנחנו מבינים את החשיבות האדירה כאחד המקומות הקדושים ביותר, אם לא הקדוש ביותר לעם היהודי, לתרבות, למסורת. אנחנו מבינים שיש לימודי חובה וטיולי חובה כדי להגיע לירושלים אולם מהמידע שהגיע לידי הוועדה, הר הבית לא מוזכר, הר הבית לא נלמד. אין

הם נעצרים בכותל המערבי או במנורה בעיר העתיקה. אנחנו נשמח לשמוע ממך על תכנית החינוך ואיך הר הבית מיוצג, נלמד היסטורית-תרבותית-מורשתית. תודה. אז אתחיל ואומר שאני, בתפקידי, אחראית על תכניות הלימודים ולא על הסיורים. לגבי הסיורים, יש פה נציג של מנהל חברה ונוער, והוא ידבר אחרי ויסביר לגבי הסיורים. אני אדבר רק על תכנית הלימודים - - מי זה, אלי שיש?

נהדר. אנחנו נעלה אותו לאחר מכן. אז אני אגיד שהר הבית נמצא בתכניות הלימודים השונות. בחלק מהמקומות הוא נמצא כפרק בחירה אבל יש לנו נתונים שמראים שרוב תלמידי ישראל כן לומדים. למשל בהיסטוריה, בממלכתי, הוא נמצא כפרק בחירה מורה יכול לבחור בין בית שני לבין ימי הביניים, ו-92% מהמורים בוחרים ללמד את הפרק של בית שני, שבו הם לומדים גם על הר הבית. אני רוצה להגיד באופן כללי שמשרד החינוך תומך באוטונומיה של המורים ובמקצועיות שלהם, ותומך גם בבחירות המקצועיות שלהם.

אבל משרד החינוך מתערב בהמון תכנים כולל בלימודי היסטוריה, כולל בלימודים רבים נוספים כשיעורי חובה. אנחנו שומעים שזה לימוד רשות. השאלה פה באיזה אופן ועד כמה נרחב הידע שמוקנה להם - - אני יכולה לתת דוגמאות,

שאמרתי שידוע לנו מהנתונים שלנו, ש-92% מהמורים בוחרים ללמד את הנושא של הר הבית בשיעורי ההיסטוריה. יש להם שעות גם בכיתה ו', גם בכיתה י' וגם בי"ב. אנחנו יודעים שזה נלמד בתנ"ך, גם בממלכתי וגם בממלכתי-דתי, יש שעות לאורך כל השנים. אם אנחנו צריכים לסכם את השעות שבהן נלמד הר הבית כנושא, על המורשת שלו, ההיסטוריה שלו וכולי, בכמה שעות היית מסכמת בכלל מערכת החינוך, ביסודי בחטיבה ובתיכון כלימודי חובה? אין לי סיכום מדויק, אני יכולה להגיד בכל מקצוע על מה מדובר כי זה שונה בין הממלכתי לממלכתי-דתי. אני יכולה לתת דוגמה: למשל, היסטוריה בממלכתי זה ארבע שעות. היסטוריה בממלכתי-דתי זה 10 שעות. גיאוגרפיה שבע שעות. תנ"ך ממלכתי שמונה שעות. תנ"ך ממלכתי-דתי 10 שעות. יש מקצוע אחד שבו בית הספר בוחר ואפשר ללמוד בצורה מאוד מקיפה את הנושא של הר הבית זה לאורך שנות הלימוד. זאת אומרת, 30 שעות לאורך כל שנות הלימוד של תלמיד מגיעות ספציפית לנושא הר הבית. עוד פעם, את חישבת את זה, לא אני. אני אמרתי - - פחות או יותר, אנחנו לא ניגע בשעה המדויקת אבל פחות או יותר ממה שנתת לנו. אני אומרת שחלק מהשעות האלה הן שעות בחירה, חלק מהשעות האלה הן שעות חובה אבל כשלומדים נושא בתנ"ך חייבים לגעת גם בהר הבית. אי אפשר ללמד תנ"ך בלי לגעת בנושא הזה או כשלומדים גיאוגרפיה ומדברים על ירושלים נוגעים בנושא הזה. אבל מעבר לזה, יש מקצוע אחד שבתי ספר שמעוניינים יכולים להרחיב מאוד את הלמידה על הר הבית והוא לימודי ארץ ישראל. ושם 92% מתלמידי ישראל לומדים את אותו שיעור רשות? הם בוחרים ללמוד?

עוד פעם, אני מסבירה: בהיסטוריה ממלכתי הנושא הזה הוא נושא בחירה. למרות שהוא נושא בחירה, אנחנו יודעים ש-92% מהמורים בוחרים ללמד את הנושא. הנושא של ספציפית הר הבית, הנושא הוא בית שני. זה נמצא בתוך הנושא של בית שני, וזה לא הנושא היחיד שדנים בו אבל הוא נמצא בתוך הנושא של בית שני. זה לגבי השאלה לגבי פרק בחירה ופרק חובה. בנוסף, לאורך השנים תלמיד פוגש את נושא הר הבית במקצועות השונים, כאשר הוא מגיע למה ששייך לנושא הזה. הוא לומד גיאוגרפיה של ירושלים, הוא לומד גיאוגרפיה של ירושלים העתיקה נוגעים גם בנושא הזה. הוא לומד תנ"ך, הוא לומד על דוד המלך - - טלי, אני אומר כך: ככל שהר הבית תופס מקום כל-כך מרכזי בהיסטוריה של העם היהודי בואי נדבר אפילו על המצב היום במדינת ישראל והמשמעות של הר הבית מבחינה מסורתית, מבחינה דתית אם בכל שנות הלימודים מסוכמות בחובה של 30 שעות או בואי נוסיף קצת בתיכוניים את מבינה איך ניתן להבין שרוב אזרחי ישראל לא מכירים את הר הבית ולא מבינים את המשמעות ואת ההיסטוריה של המקום? אני חושבת שתכניות הלימודים נותנות מענה שהוא מענה טוב לנושא הזה. אני גם לוקחת בחשבון שזה אחד מתוך נושאים רבים שנלמדים, לא נושא יחיד, והנושא של ירושלים הוא נושא שעוסקים בו הרבה מאוד במערכת החינוך.

אבל גם את מלחמת העצמאות לומדים וגם את העלייה הראשונה והשנייה לומדים, ועדין כשתשאלי את אזרחי ישראל על אותן עליות ועל אותן מלחמות, הם ידעו הרבה יותר מאשר ההיסטוריה והמורשת של הר הבית. השאלה כמה משקיעים ואיזה תכנים נותנים. אני אשמח שתישארי אתנו לאורך הדיון כדי לשמוע, יש לנו פה המון דוברים שעוסקים בתחום ואנחנו נעלה כמובן שאלות נוספות בהמשך. אני רוצה להעלות לפני כן את אלי שיש, שנמצא אתנו בזום. אלי, אתה אתנו? כן, אני מקשיב.

תראה, יש לנו שאלות לא פשוטות שהגיעו לידי הוועדה. אנחנו מבינים שהסיורים בירושלים הם סיורי חובה, נדמה לי שזה פעם אחת בבית ספר יסודי ופעם אחת בתיכון. עם זאת, אנחנו מבינים שמעט מאוד מהילדים שמגיעים לירושלים, לא רק מבינים מה נמצא שם מאחורי קיר הכותל אלא לא מגיעים אליו, לא מבקרים בו. ככל שהמרכזיות והמשמעות של הר הבית בתוך המורשת וההיסטוריה והמשמעות שלו בירושלים כה גדולה, קשה לנו להבין מדוע לא מגיעים תלמידי ישראל לאותם ביקורים במקום הכי חשוב לעם היהודי? אשמח לשמוע ממך האם בעבר דיברתם על הנושא, מה התכניות לעתיד, כמה תלמידים מבקרים במקום? אשמח לשמוע אותך. תכנית הסיורים לירושלים מורכבת ממספר אפשרויות, הבחירה היא בחירה של מנהל בית הספר, רכזת הטיולים ומחנכי הכיתות, מה שאנחנו קוראים הצוות החינוכי. הם עולים לירושלים שלוש פעמים במהלך חייו של תלמיד במערכת החינוך פעם ביסודי, בכיתות ה'-ו', פעם בחטיבת הביניים, בכיתות ז'-ח', ופעם נוספת בתיכון בכיתות י'. באופן עקרוני, הסיורים בירושלים מתנקזים סביב נושאים שהם גם חלק מתכנית הלימודים של התלמידים. הבחירה היכן לסייר, כמה זמן לסייר, מוטלת על בית הספר והבחירה היא של בית הספר והגורם שמבצע בעבורו את הטיול הזה. זה יכול להיות החברה להגנת הטבע, זה יכול להיות איגוד המדרשות, זה יכול חברת טיולים פרטית כזאת או אחרת אבל באופן כללי, מרבית תלמידי ישראל עולים לירושלים. לבחור באתר זה או אתר אחר בירושלים הרשות ניתנת בידי בית הספר. האם אתם לא דורשים כחובה את הביקור במנורות, כמו במנורת הכנסת ובמנורה בעיר העתיקה? לא, אנחנו לא דורשים שום דבר כחובה, הכל מופיע כהצעה וניתנת האפשרות וכמובן סיוע במימון לעלות ולהגיע לירושלים, וכפי שאמרתי, מרבית התלמידים מגיעים לירושלים. יש מספר דברים שצריך לקחת בחשבון: 1. שיש תקופות עולות ויורדות של תחושת ביטחון כזאת או אחרת וזה מאוד משפיע על הבחירות איפה מסיירים, כמה מסיירים, באיזה אזור בירושלים מסיירים. הדבר השני שמשפיע כדי להיכנס להר הבית יש מגבלות זמנים שמאפשרים להיכנס ומונעים כניסה של תלמידים. לא תמיד זה מתאים ללוח הזמנים של אותו יום בסיור, שאתה מגיע ביום סיור לאתר כזה או לאתר אחר, אתה לא מתמקד במקום אחד אלא מנסה לחבוק כמה שיותר אתרים, סיפורים, אירועים בנושאים שהם רלוונטיים לבית הספר, לתלמידים, לתכנית הלימודים, שמתרחשים בירושלים.

אבל אתה לא חושב שמן הראוי שאותם תלמידים, על כל האתרים שהם מגיעים, בין אם זה גבעת התחמושת והכנסת ובית המשפט והעיר העתיקה, המקום הכי חשוב בדת היהודית, בתרבות היהודית, במסורת, לא חשוב שהוא יהיה חלק מאותם נופים? יש לכם נתונים על כמה תלמידים הגיעו לביקור במקום? בשנתיים האחרונות כמעט ולא היו טיולים בגלל המגיפה שאנחנו חלקית בתוכה. אז בוא ניקח לפני כן, בוא ניקח חמש שנים אחורה. אני לא זכור בדיוק אבל אם תרצו, אנחנו נוכל להגיש רשימה של כמה מבקרים בהר הבית היו בשנים הקודמות. מה שלי חשוב לומר זה שאנחנו עוסקים בנושא והגישה שלנו היא לא המקום אלא הנושא. אם אנחנו עוסקים במרד והחורבן של בית שני, אז אנחנו מאפשרים לבית הספר לבחור את הנושא הזה ובאיזה אתרים הוא יבחר לבקר בהם. אני לא אומר לו: תלך למצדה, תלך להר הבית או לגמלא. בית הספר צריך לבחור שהוא עוטף את הנושא או מתמודד את הנושא וחושף את פריטי הנוף הרלוונטיים בתוך תהליך הלימודים. אני לא אומר לבית הספר על-פי קרבה שלו או על-פי אזור המגורים שלו להגיע לאתר כזה או אחר או לשלב את זה בסיור כזה או בטיול שנתי וכולי. מה שכן, אנחנו לאורך השנים הנחינו שיש לעסוק בנושאים האלה, שהם רלוונטיים לתקופות שבהן אנחנו עוסקים בית ראשון ובית שני, כולל מה שהזכרת בנושא הציונות ומלחמת העצמאות וכולי. כשאני מסתכל על העניין בירושלים, אם אני מגיע למגבלות של לוח זמנים בכדי להיכנס להר הבית או לא להיכנס להר הבית, הבחירה היא בידי בית הספר ומי שמבצע בעבורו את הטיול או את הסיור והביקור. אני חושב שזה יהיה לא נכון להגיד לבית ספר: תיכנס לשם, תבטל את היום שלך ובלבד שתהיה שם זה יהיה לא נכון לתת את ההנחיה הזאת

אנחנו משאירים את זה כי יש להם לוח זמנים, מי שמגיע מאזור תל-אביב יש לו לוח זמנים אחד, מי שמגיע מהצפון יש לו לוח זמנים אחר וכך מהדרום, ומי שגר באזור ירושלים והסביבה יש לו גם לוח זמנים אחר, ואנחנו נותנים את האפשרות הזאת לתמרן מבלי הנחיה מחייבת לעשות את זה או לעשות את זה. אני רוצה לשאול: במחילה מכבודך, ויש לי כבוד כי אתם עושים עבודה חינוכית חשובה זאת קצת התחמקות כי בסופו של דבר, גם להגיע לכנסת לא תמיד אפשר ויש לוח זמנים וכולי, יש שעות מסודרות ובכל זאת, אנחנו רואים כאן כולנו, כחברי כנסת, סיורים על גבי סיורים של כיתות על גבי כיתות בכנסת, למרות הבידוק שצריך לעבור וכל מיני דברים כאלה. בכל זאת, לגבי הר הבית התחושה היא שאין סיורים. לא שיש וזה מופחת בגלל לוח זמנים אלא שממש אין סיורים. חבר הכנסת בן גביר, כמו שנאמר, אנחנו מבינים שזה סוג של הליכה מסביב. אנחנו נשמע זו לא הייתה שאלה, זו הייתה הערה. לא, זו שאלה, אני רוצה לשאול אותו. אבל שמעת שאמרתי שהם מגיעים לכל מקום. אנחנו נשמע עכשיו את הדוברים ובסוף נציג שאלות. הערות ביניים, אם הן מאוד-מאוד קצרות, שאלות אתן זמן מספק לכל הדוברים ולחברי הכנסת לבוא ולומר את דבריהם. תודה רבה לך, אלי שיש. אני מבקשת שתישאר אתנו על הקו כדי לשמוע את הדברים של אותם ארגונים ואנשים שפועלים בתחום ושל חברי הכנסת, על-מנת שתוכל להשיב לנו על זה בהמשך. אנחנו נתחיל עם רשימת הדוברים. ידבר חבר כנסת ודובר, חבר כנסת ודובר, על-פי הרשימה שנרשמה פה. מי שעוד מעוניין לדבר ולא אמר לי אז בבקשה להרים את היד או להעביר לי פיתקית. לרשות כל אחד יעמדו שתי דקות, ולמי שלא מכיר יש לנו פה את הסטופר שלנו. בתום שתי דקות יש צלצול, ותדעו שאם אתם חורגים מהזמן, אתם לוקחים זמן של מישהו אחר ונצטרך לנעול את הישיבה כאשר אחרים לא דיברו אז נא להתחשב בזמן ולתכנן אותו כראוי. ניגש לדובר הראשון איתמר בן גביר, לרשותך שתי דקות. בבקשה. אני מודה לגברתי היושבת-ראש, על הדיון הכל-כך חשוב ומהותי. אני חייב לומר אני תושב חברון, ואנחנו ראינו סיורים של תלמידים במערת המכפלה, ברוך השם, סיורים שנותנים, שמעצימים, שמלמדים כל-כך הרבה, והנערים והנערות חוזרים אחרי הסיורים האלה עם תובנות חשובות ביותר. במחילה מכבוד כל מי שדיבר כאן מטעם משרד החינוך ואגב, אני לא מבין למה הם לא הגיעו לוועדה ולמה הם נמצאים בזום אבל בכל זאת, התחושה היא שאת הסיפור על הר הבית מטאטאים מתחת לשולחן, והאמת היא שגם כשמלמדים, אז מה אתם אומרים שמלמדים? על בית שני, על בית ראשון וזה יפה. הר הבית לא רק קדוש בעבר, הוא גם קדוש היום, הוא גם אקטואלי היום. אני חייב לומר שאני מצפה קודם כל שהרשימה הזאת, ככל שקיימת, של סיורים של בתי ספר בהר הבית תומצא לוועדה, זה מעניין אותי. אני לא אתפלא אם נמצא בתי ספר בודדים, אם בכלל, שסיירו בהר הבית. ככל שזה המצב, אז חייבים לעשות כאן מעשה, והדרישה שלי, ואני מקווה שהוועדה תאמץ את זה, זוהי דרישה חד-משמעית להכניס את הר הבית לתוכניות הלימודים, הר הבית האקטואלי של היום ולא רק מהעבר, שפעם היה בית מקדש וחרב וזהו וגמרנו ואין היום כלום יש היום ואי אפשר להתעלם מזה. יש היום הר הבית. לגבי הסיורים להתחיל להנחות בתי ספר ולא לכפות על אף אחד אבל להסביר להם את זכותם לבקר על הר הבית. אגב, מספרים כאן על השעות זה לא כזה מוגבל. אפשר להגיע בבוקר, אפשר בצהרים ומי שרוצה יכול אבל לא בטוח שרוב מנהלי ומורי בתי הספר יודעים על זכותם ויכולתם להסתובב בהר הבית. תודה גברתי. תודה רבה לך, חבר הכנסת איתמר בן גביר, על הדברים. הדובר הבא הוא תום ניסני, מנכ"ל "בידינו" למען הר הבית, בבקשה. תודה רבה לך, יושבת-ראש הוועדה, על הדיון החשוב והראשון בנושא הזה. אני באמת אקצר קודם כל, הר הבית הוא אתר חשוב.

בדיון הזה, שזה דיון חינוכי על ערכים, על מה הילדים והציבור מכיר ויודע. יש גם סרטון שממחיש את זה ואתם תראו אותו, בצורה שהיממה אפילו אותי. בסך הכל, הנושא של הר הבית בציבור הישראלי זה טרגדיה אחת גדולה, זו בורות אין סופית שגם אני גדלתי עליה. לא נתקלתי בצירוף הזה "הר הבית" עד גיל 25, וגם זה כי פגשתי בן אדם בשם יהודה גליק בכניסה להר הבית. הבורות היא אין סופית, וצריך להבין שיש כאן חוסר. זאת אומרת, גם הדיבורים על אפשרות לתת אנחנו לא מכווינים, אנחנו לא מכריחים, אנחנו לא אומרים לאנשים לאן ללכת ויש כאן חוסר שצריך למלא אותו. לכן, דווקא פה נדרשת התערבות אקטיבית. אפשר לראות את זה בדוגמה אחת שאתן: כל אתרי הבחירה והחובה הר הבית לא נמצא בהם. נמצאים שם אתרים כמו מצדה, יודפת, גמלא, כאלה ואחרים שהם חשובים, ולא יתכן שהר הבית לא נמצא בשום מקום, לא מבחירה, לא מחובה, מדובר כאן על בורות - - אתרים שאליהם מגיעים מבקרים?

יש אתרי חובה ואתרי בחירה, וזה נמצא בעמוד השלישי, והר הבית לא נמצא שם כמו שהוא לא נמצא בחוק המקומות הקדושים שמכיל קברי צדיקים כאלה ואחרים ואת הכותל כמובן. הר הבית נמחק מהציבוריות הישראלית בכל מקום וגם במערכת החינוך וזה בעיקר מקדם בורות, חוסר ידע, שבטוח מוביל לדברים רעים. אין כאן שום דבר מעבר לסיכון והרחקה של ציבור שלם של העם היהודי מהמקום הכי קדוש לו.

תודה רבה על הדברים. הדובר הבא יהיה חבר הכנסת ניר אורבך. בבקשה, לרשותך שתי דקות. תודה רבה על הדיון החשוב. תודה לך, חברת הכנסת שרן השכל. אני חושב שאין ספק שהמקום של הר הבית צריך לתפוס מקום מרכזי במערכת החינוך. אני חושב שגם אם יש מחלוקת לגבי הפעולות האקטיביות בהר הבית, גם בצד ההלכתי וגם בצד הפוליטי, אין עוררין על כך שהר הבית, הר בית השם, הוא המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, וכמו שאמר תום, יש בלבול מאוד גדול בציבור או חוסר ידע. זאת אומרת, אנחנו כולנו נוהרים לכותל המערבי הכותל המערבי, בדרגת החשיבות, הוא בדרגה פחותה יותר מאשר הר הבית. אז אני חושב שבאמת זה דיון חשוב להציף את הדברים האלה. אני רוצה גם לברך את מי שפועל יום-יום להנגשת הר הבית לציבור גם בצד התודעתי וגם בצד הפיסי תום ניסני, אופיר דיין, ארנון סגל, יהודה גליק, שממש השקיע בדמו בדבר הזה, ואני באמת חושב שזה מאוד חשוב. אנחנו גם שומעים את התשובות של אנשי משרד החינוך. אין ספק שיש בסיס אבל הבסיס הזה צריך להתרחב, ואני באמת מקווה שהוועדה פה תצליח גם לייצר דברים אופרטיביים שיוטמעו במערכת החינוך. אז שוב, תודה רבה על הדיון הזה, וזו התחלה טובה. תודה רבה על הדברים. תום ניסני, היה סרטון שרציתם להציג בפני הוועדה, אז אם אפשר בבקשה להעלות את הסרטון.

תאמינו. (הצגת סרטון). תודה. נמצאים אתנו הנציגים של המשרד לביטחון פנים, גם נתי גור,

ליליאן נמצאת אתנו? שלום.

יש לנו כאן לא מעט שאלות שעלו או כל מיני טענות לגבי הקשיחות בזמנים והעליה להר מבחינת תלמידי ישראל.

שאלות, יכול להיות שגם חברי הכנסת האחרים ישאלו שאלות נוספות והראשונה היא: עד כמה מתאמים מולכם סיורים של תלמידים ובתי ספר לעליה להר הבית. אני מבינה שאת ראש מדור מוסדות חינוך במשטרה, אז אני מניחה שכשבית ספר רוצה לקבוע ביקור בהר הבית, קודם כל הוא אמור לתאם זאת מולך? איך זה עובד? ברשותך,

אסביר את ההתנהלות ובכלל, אישור כל טיול המתבצע בכל רחבי הארץ ולאו דווקא בהר הבית יש נוהל, יש רכזת טיולים בכל מוסד

אני אומר שיש כאלה שמתאמים אתנו, קבוצות שמתאמות אתנו את העליות שלהן להר הבית.

אנחנו נדרשים ומנסים להבין עד כמה קשה לתלמידים בבתי ספר

העניין הוא שכאשר יוצאים משטח הר הבית, היציאה היא לרחוב השלשלת, שם נדרשת אבטחה של משרד החינוך כמו שנדרשת אבטחה ברובע המוסלמי על-פי הכללים שנקבעו לפני כל 50 תלמידים צריכים מאבטח כשהם מבקרים

המאבטח יכול לחכות ביציאה בשער השלשלת וללוות אותם בהתאם לכללים שנקבעו במשרד החינוך,

בסדר גמור.

במידה ויהיו עוד שאלות, אשמח שתישאר להמשך הדיון במידה ונעלה עוד שאלות. למישהו מחברי הכנסת יש שאלה ספציפית

שנכתב בשבילי כשהייתי גם נער בגיל תיכון,

למרות שגדלתי בסביבה שהר הבית הוא חלק מסדר יומה היום-יומי כי הר הבית במקורות היהדות מוזכר בלי סוף, בפועל גדלתי ממש בבורות מוחלטת עד כדי כך שהיו שואלים אותי אגב,

אותי להר הבית עד שהגעתי אליו כאדם בוגר, לא הסביר לי גם מבחינה הלכתית איך צריך להיות ומה שעות הפתיחה. אף אחד לא לקח אותי.

ובשום בית יהודי אין את הדבר הזה, ומערכת החינוך שהייתה צריכה להטמיע את הדבר הזה לא עושה את העבודה שלה. אגב, אני רוצה לציין שיש בית ספר ממלכתי בהר הבית, שמערכת החינוך אמונה עליו. יש כמה בתי ספר פרטיים של הוואקף, ויש בית ספר

לשנה הבאה בירושלים שנה, אחר שנה אחר שנה במשך 2000 שנה. תחשבו איזה סיפור זה,

100 דורות לשנה הבאה בירושלים.

שבשנים האחרונות אפשר לברך על שיאים חדשים. אני חושב שאפשר גם להסכים, ואני מקווה שתהיה פה הסכמה בחדר

עליך, דווקא עכשיו אנחנו מקיימים דיון ואתה יודע,

במאמצים שלו להשאיר את הר הבית פתוח ביום ירושלים

מואטי היה אחרי שהשתחררתי מבית החולים, והיא אמרה לי בדמעות שהיא התפללה לרפואתי. זה בדיוק שבע שנים השבוע לאירוע. בכל אופן, אני גם אתחיל

שכשרוצים מביאים קבוצות לחברון,

וכשעומד פה מפקד מרחב ירושלים ואומר שזה 60 מטר וחייבים מאבטח באותם 60 מטר יש שתי תחנות משטרה יש תחנה של משמר הגבול ויש תחנת

אז למה צריך מלווה משם לכותל? אבל נגיד שצריך אז אפשר למצוא

האם יש אפשרות או ניתן לשקול את העניין הזה, כפי שציין חבר הכנסת גליק, להכנסת קבוצות גדולות בתיאום מראש בצורה יותר זריזה? צריך לבדוק את הנושא,

זאת אומרת, יהיה פה מישהו שכנראה יפסיד מהנושא הזה אבל אני אומר שוב,

צריך לבדוק אותו ואני לא יודע כרגע לתת תשובה חד-משמעית בנושא. בסדר. תודה רבה לך על הדברים. אני רוצה להעביר את זכות הדיבור לחבר הכנסת יום טוב כלפון,

לרשותך שתי דקות. תודה, גברתי יושבת-הראש.

בבקשה, לרשותך שתי דקות. תודה רבה. אני חושב שבתמצית, הדיון כאן מוצג כדיון של מושרת, היסטוריה,

מהסיפור.

אם יש משהו טוב בפעילות שלכם זה שאנשי ימין שמקדמים את הכיבוש, מקדמים את המצב המחפיר בגדה המערבית בכלל ובמזרח ירושלים בכלל,

על שוויון,

זכויות - - ולגופו של עניין, מה תגובתך?

אני שואל אם הוא גזען, אם הוא נגד תפילת יהודים?

לחברי כנסת מותר להעיר הערות ביניים. הם לא תוקפים, הם שואלים שאלות. זה לגיטימי וזה מותר, אנחנו עושים את

כשאנחנו מדברים על מערכת חינוך, אז אם למשל תהיה בכל בית ספר ובכל כיתה תמונה של הר הבית והילדים יתרגלו להיחשף

אני חושבת שיהיה בזה שינוי תודעה

ואני ממליצה את הדבר הזה להכניס תמונה לכל בית ספר, לכל כיתה, לכל ספרי הלימוד הרלוונטיים, שכשהילדים קוראים על מה שקרה בימי מלכות בית דוד

הוא לא דיון באמת על חשיבות המורשת של הר הבית אלא

דרישה לשינוי פוליטי, משהו שלא היה קיים לאורך עשרות דורות של

הוא אמר הכותל, הוא לא אמר הר הבית. ומה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זו דרישת ריבונות, דרישה להפגנה, דרישה לביקור פרובוקטיבי. זה משהו חדש שלא היה לנו, וזה לא נכון לבוא ולהגיד שבגלל שהר הבית כל-כך יקר לנו, אנחנו חייבים עכשיו לשנות את המצב הרגיש בהר הבית, ולהמציא תביעות חדשות שלא היו, והן עדין לא תביעות של מיליוני יהודים שרואים את עצמם יהודים, חלקם אפילו רואים את עצמם שומרי תורה ומצוות, ומעולם לא העלו בדעתם שיש להם חובה לבקר בהר הבית. דבר נוסף יש לנו מסורת ארוכה של סובלנות ושל נכונות לשמוע את האחר או לאפשר לאחר מקום. הר הבית, אנחנו כולנו למדנו שהוא נרכש בכסף. דוד המלך קנה את גורן ארונה, הוא לא לקח אותו בכוח, ואנחנו צריכים ללמוד את הלקח, שלא נעשה מלחמות על המקומות הקדושים שלנו אלא בדרכי שלום נקנה לנו את הזכויות שלנו, - - - למוסלמים, ואפילו אתם יודעים מה? לנשים. חגית, תודה רבה על הדברים. אני מתנצלת, אנחנו קצרים בזמן. אנחנו חייבים להתקדם ולעבור לדובר הבא חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. לרשותך שתי דקות. תודה על הדיון הזה. אני אתחיל ברמה האישית, שלהבדיל מחברת הכנסת סטרוק אני כן עליתי להר הבית פעמיים פעם אחת מסיבות ביטחוניות, ואחרי שהייתי שם בנסיבות ביטחוניות, החלטתי שלא יכול להיות שהן יהיו היחידות, ועליתי לשם יחד עם רבותי בישיבה. אני חושב שאנחנו - - זה סיפור מעניין עלית לשם מסיבות ביטחון? היינו שם באבטחה של איזה שהוא טקס של הצנחנים, וכחלק מזה תפסנו חלק מהר הבית, ואחרי זה אמרתי: לא יכול להיות שאני אגיע לשם רק על מדים עם נשק וכולי, והלכתי לרבותי בישיבת הר עציון" ואמרתי להם: בואו נעלה, והייתה עלייה אחרת לגמרי.

גם אני הייתי בהר הבית כילדה קטנה עם ההורים שלי, במסגד.

אז אני אומר כאן שבהר הבית אנחנו רואים חלק מהתגלמות כישלון החינוך למורשת ישראל במדינת ישראל. כלומר, הר הבית נתון במחלוקת, לא צריך להרחיב על זה הרבה. יש מחלוקות ביטחוניות, יש מחלוקות דתיות, יש פוסקים, כפי שאמרה חברת הכנסת סטרוק, שרובם חרדים ואומרים לא לעלות. רבותי דווקא כן עולים להר הבית אבל בעיני, מה שבאמת נכשלנו בו, זה להפוך את הר הבית למשהו שיהודים חושבים עליו, מדברים עליו, רואים בו חלק מהשפה והיום-יום שלהם גם אם הם לא עולים אליו,

ובזה, מערכת החינוך בהחלט לא מצליחה. אני שמח לומר, בניגוד למה שנאמר פה, שבבית הספר של ילדי בגוש עציון, מציעים לילדים לעלות להר הבית בסוף כיתה ח', וההורים יחד עם הילדים בוחרים, והם עלו ככיתה, כשכבה להר הבית, כך שיש כנראה הזדמנויות כאלה למרות שזה לא מוצג כאן. חשוב לי לומר שברגע שהר הבית יהפוך לאירוע פוליטי, אז אני חושב שכבר אנחנו רק מעמיקים את הכישלון. אנחנו צריכים להשתדל, ואני אומר את זה לכל הצדדים כאן, גם בצד של חברי הכנסת להפוך את הר הבית שהוא לא אירוע פוליטי. כאן האורח אביב או חגית יגידו שבוודאי שזה פוליטי ואי אפשר להתעלם מזה, וזה נכון.

כשעוסקים בחינוך, כשעוסקים במורשת, אפשר לברוח מהפוליטיקה. אפשר לעסוק במקום של הר הבית בשביל יהודים לאורך אלפי שנים. יהודים מתפללים לא לכותל המערבי, מתפללים אל מקום המקדש. אפילו השפה דיבר עליה יהודה גליק היא חשובה, ולכן אני חושב שזה מאמץ, ולמאמץ הזה צריך לרתום כמה שיותר אנשים פה, כולל לאפשר למי שרוצה ביקורים במסגרת מערכת החינוך ובמסגרות נוספות.

תודה רבה על הדברים. הדוברת האחרונה, אילה בן גביר, בבקשה. לרשותך שתי דקות. הרב אלבוים, רוצה לומר כמה מילים? אז אולי אחר-כך כי אנחנו כבר בקוצר זמן. אני אדבר קצר אז אולי יישאר זמן גם לרב אלבוים לדבר. כשאנחנו עולים למקומות הקדושים, משום מה ברור לכולם שזה קברים, ותמיד זה נראה לנו כמו מקום של מוות, והמקום הכי קדוש לעם היהודי הוא דווקא מקום של חיים. זה אומר שאם תצא מפה אי פעם יחידת לימוד אני מורה בתיכון ואני יודעת איך זה עובד אבל אם תצא בסוף יחידת לימוד למשרד החינוך, לא רק היסטוריה, שהיא מאוד-מאוד קריטית לבית ראשון ובית שני, אבל הר הבית הוא גם הווה והוא גם עתיד, והוא העתיד של העם היהודי לחלוטין. ולכן, גם צריך ללמוד על הר הבית היום ובעתיד, וגם אפשר להצמיד אותו לכותל, לא צריך לזלזל בכותל כי כל מי שמגיע לכותל היום זה מתוך כמיהה דווקא להגיע למקום הקדוש ביותר. פשוט מבורות, שכחו שמאחורי הכותל יש את המקום החשוב ביותר, ולכן אפשר בחמלה,

להתקדם עוד צער לכיוון הר הבית אבל גם של היום והעתיד, לא רק ההיסטורי. תודה רבה על הדברים. הרב אלבוים, בבקשה. אני דווקא אקבל את ההמלצה של אביב ולא אכנס לפוליטיקה. אני אשבח גם את המציגים מהממשלה הקודמת וגם של הממשלה העכשווית, שבאמת תרמו רבות בחלקם לקידום הר הבית. הר הבית נמצא בחמש, שש השנים האחרונות במקום אחר לגמרי ממה שהוא היה במשך 48 שנים. ברוך השם, המצב בהר הבית הולך ומשתפר. רק כרגע שמענו מחבר הכנסת טור פז את זה שילדים מבתי ספר עולים, בתי ספר שרוצים עולים, ואני יכול להעיד מהמקום שאין המתנות ארוכות בכלל בעליה להר הבית, ויש תיאומים ומי שרוצה יכול לתאם דרך מנהלת הר הבית, מי שרוצה יכול לתאם דרך משטרת הר הבית.

השרים לביטחון פנים הקודמים שהיו, גם גלעד ארדן וגם כבוד אמיר אוחנה שנמצא פה, השקיעו את מרצם ומינו שם מפקדי מחוז, מפקדי מרכז, שנותנים את כל המקסימום של השירות שאפשר לתת ליהודים במסגרת הסטטוס-קוו, ובאמת המצב הולך ומשתפר ואפשר לברך על זה, גם מהצד הדמוקרטי וגם מהצד היהודי. הברכות הכי גדולות מגיעות כמובן לבתי הספר, לרבנים, לתלמידים, שבאמת מגיעים ומנצלים את היכולות שיש כיום, וככל שיותר ויותר יהודים עולים להר הבית, מצב היהודים הולך ומשתפר שם והיהודים מקבלים יותר הזדמנויות. אנחנו זוכרים את העלייה של חברת הכנסת השכל. בין העליות שלה, הראשונה והשנייה, היא חוותה את השיפור. היום יהודים מתפללים בהר הבית בסיטואציה כזו או אחרת, גם בבוקר וגם בצהרים, וזה מעשה שכבר נמשך כמעט ארבע שנים בהתקדמות בדרכי שלום, כמו שאמרו פה, בלי הצהרות פומפוזיות כדי לא לעורר דובים מרבצם, בניגוד לכל מיני ארגונים, בעיקר משמאל, שעושים הכל כדי לומר לאויבנו: בואו, תריבו על המקום הזה.

אנחנו ברוך השם עולים, משתפרים, מתקדמים, וכל יהודי נוסף שעולה וכל עלייה נוספת מקדמת את המקום לייעודו הייעודי, שבעזרת השם נזכה בקרוב גם להדליק את מנורת המקדש לא רק בחוץ, כמו שזכינו בשנה שעברה עם חברי הכנסת אלא בפנים, במקום המקדש, על-ידי הכוהנים,

במהרה בימינו. תודה רבה על הדברים. אני רוצה לסכם את הדיון להיום, ואני אומר כך: קודם כל, הוועדה קובעת כי הר הבית ומשמעותו בתרבות ובהיסטוריה היהודית אינו נלמד כראוי במערכת החינוך בגלל המעמד שלו. הוועדה דורשת בתוך שבועיים נתונים שנתיים של מספר התלמידים שעלו וביקרו בהר הבית, לפי שנה, בחמשת השנים האחרונות, עם התפלגות ליסודי, חטיבה ותיכון, וממלכתי, ממ"ד, חרדי, ערבי וגם דרוזי. אנחנו רוצים לקבל את ההתפלגות כדי להבין מי מגיע, כמה עולים, כמה ביקורים יש בחמש השנים האחרונות - - - - - אוקי, ניקח 10 השנים האחרונות, בעצתו של חבר הכנסת אוחנה. הוועדה קובעת כי יש להכניס לאתרי החובה, לצד מצדה, את הר הבית. אנחנו מבקשים לקיים דיון פנימי בתוך משרד החינוך ולדווח לוועדת החינוך בעוד כשמונה שבועות, על המסקנות והפעולות המתוכננות. אנחנו מבקשים נתונים מהמשרד לביטחון פנים, כמה בקשות הגיעו ב-10 השנים האחרונות מבתי הספר - - מה זה אתרי חובה? אלה אתרים שחובה לבקר בהם. את לא יכולה לעשות את זה כי יש אנשים שלא ייכנסו לשם מטעמים פרטיים ואת לא יכולה לחייב אותם, אי אפשר. את יכולה לכתוב את זה בתוך מגוון של אתרים שאת ממליצה שיבחרו אבל זו לא חובה,

אנחנו בכל מקרה העברנו את זה לוועדה במשרד החינוך, שתדון בעניין - - אפשר שמי שלא עולה, שיעשה סיבוב בשערים מסביב ויגיע עד לכניסה. חברים, עם כל הכבוד, אנחנו רוצים שזה ייכנס כאתר חובה בגלל המשמעות הסמלית כאתר הכי חשוב בהיסטוריה היהודית. ברגע שמצדה נמצאת והר הבית לא נמצא - - - - - את לא יכולה לחייב. אנחנו העברנו את זה, וביקשתי שמשרד החינוך יקיים דיון פנימי וידווח לוועדה בתוך שמונה שבועות על המסקנות. אנחנו נדון פה בדיון המשך בעוד שמונה שבועות, במסקנות שאותו צוות יידון בהן. במידה וזה יהיה לקיים סיור בשערים אנחנו נדון בזה פה, בוועדה, ונראה. זה לא אומר שמיד הולכים ומכריזים אבל המשמעות שלנו,

היא להכריז על זה כאחד מאתרי החובה בגלל המשמעות שלו בתוך ההיסטוריה היהודית. הוא האתר הכי חשוב בהיסטוריה אז מגיע לו מעמד כזה. אנחנו מברכים את המשרד רגע, הוספת שאנחנו מבקשים את הנתונים מהמשרד לביטחון פנים? ביטחון פנים כתבתי רק אני לא זוכרת בתוך כמה זמן ביקשת? אנחנו מבקשים בתוך שבועיים את מספר הבקשות שהגיעו, וניקח את 10 השנים האחרונות מבתי ספר, בתיאום להגעה להר הבית. אנחנו מברכים את המשרד לביטחון פנים על האבטחה של כיתות לימוד בביקורן בהר הבית. אנחנו מבקשים אולי להוציא הודעה למנהלי בתי הספר כי העלייה להר הבית בטוחה ומאובטחת על ידי המשטרה ומג"ב, על מנת שידעו שיש להם את האפשרות להגעה והיא לא מסורבלת. הם לא נדרשים עכשיו לשלם תוספת למשטרה, שזה משהו שלא היה ברור מראש גם מהדיון מול משרד החינוך, או לא נדרשים למאבטחים נוספים אלא המשטרה מאבטחת אותם ולכן, העלייה היא קלה ולא מקשים עליהם. אז אולי להוציא מטעם משרד החינוך הודעה כזאת לכל מנהלי בתי הספר. יש לבחון את הכנסת הר הבית ובית המקדש כמקום קדוש ביותר לעם היהודי לבחינות הבגרות. אנחנו מבקשים שבאותו דיון שיקיימו על עניין ההכנסה לאתרי החובה גם יקיימו דיון על הכנסת הנושא בתוך הבגרויות בבגרות בהיסטוריה ספציפית. הוועדה מבקשת ממפקד מרחב דוד לקיים דיון כדי לראות האם ניתן לקצר את זמני ההמתנה של קבוצות גדולות והכנסתן בדרך שלא תדרוש המתנה ארוכה, לפעמים של שעה או יותר בתור לכניסה, כאשר כמו שאנחנו שומעים ממשרד החינוך וממרכז של"ח, שלפעמים הם פשוט קצרים בזמן וצריכים לקפוץ ממש לאתר לאתר, אז לראות האם ניתן להקל עליהם בזמן ההמתנה. הדבר האחרון הוא שהוועדה מבקשת ממשרד החינוך להכניס בשיעורי ההיסטוריה יחידת לימוד חובה על המורשת וההיסטוריה של הר הבית. אנחנו מבקשים מהם לקיים את הדיון הזה ולחזור אלינו בתוך שמונה שבועות כאשר אנחנו נקיים פה את דיון ההמשך. תודה רבה לכל המשתתפים, תודה רבה לכל הארגונים שעוסקים במלאכה. תודה רבה לחברי הכנסת שהגיעו. אני נועלת את הישיבה, ונקיים דיון המשך בעוד שמונה שבועות. תודה. הישיבה ננעלה בשעה 14:32.